צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.

28 בפברואר 2022). נתחיל מהסעיף האחרון לסדר-היום, סעיף ג: איוש חברים בוועדות